בוקר טוב. אני פותח את ישיבת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור. על סדר-היום: סקירת האגף לפניות הציבור ברשות האכיפה והגבייה על אופן הטיפול בפניות הציבור. כידוע לכולנו, אנו נמצאים היום במצב לא שגרתי. המצב של הקורונה

ישנם אנשים שבשגרה